שלום וברוכים הבאים לישיבת ועדת העבודה והרווחה,

בסיון התשפ"ג. היום נעסוק בתנאי עבודתם של המנופאים באתרי הבנייה, הנושא השני שישולב הוא הבקשה לדיון לפי סעיף 11 בתקנון הכנסת: הפעלת עגורנים מרחוק באתרי